שלום לכולם,

י"ב בכסלו תשפ"ב במסגרת ציון יום הגנת הסביבה:

וככל שניתן גם נכס כלכלי מבלי להפר את האיזונים הכול כך עדינים שבטבע